הצעת חוק תשלום קצבאות לחיילי מילואים ולבני משפחותיהם (תיקון מס' 6), התשע"ד 2014, שהחזירה ועדת החוץ והביטחון. לדיון מוקדם: החל בהצעת חוק פ/2071/19 וכלה בהצעת חוק פ/2099/19, הצעת חוק חינוך ממלכתי (תיקון, לימודי יסוד ביהדות ומורשת ישראל בבתי-הספר), התשע"ד 2014, מאת חבר הכנסת מנחם אליעזר מוזס, הצעת חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה

התשע"ד 2014, מאת חברי הכנסת עמרם מצנע, מאיר שטרית, אלעזר שטרן, איציק שמולי, יפעת קריב, נחמן שי ודוד צור,

להצעת חוק לצמצום הגירעון ולשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה) (תיקון), התשע"ד 2014. תודה. תודה למזכירת הכנסת. חברי הכנסת, שימו לב, עקב ביקורו של ראש ממשלת קנדה מר סטיבן הרפר ונאומו בכנסת, סיעות האופוזיציה ויתרו על הצעות האי-אמון, ואנחנו עוסקים בהצעות לסדר-היום. הראשונה שבהן, של חבר הכנסת נחמן שי: חוקי המשילות ושיבוש הדמוקרטיה,

אופיר אקוניס, גברתי. סגן השר. עד עשר דקות לרשות אדוני. תודה רבה, אדוני. אדוני היושב-ראש, חברי, כמה, שניים? חברי הכנסת, אם זה חברות אז יותר. וחברות. לא לא, לצורך ההסבר הטכני אני צריך לומר שגם אני יצאתי מאספה, או מישיבה, נדירה,

של האופוזיציה, שהתכנסה באולם "גליל" ומוחה על החוק החדש הזה ועל השינויים שנעשים בו. אז היא לא מחרימה את מליאת הכנסת, שיהיה ברור, אדוני היושב-ראש, אלא פשוט אנחנו רוצים להחליף דברים בינינו, איך להיערך לקראת הדיון ולקראת המחאה הציבורית שתגיע אחריו. בשום אופן אין פה ולא תהיה פגיעה בכנסת, כמובן.

חוק המשילות, החוק שעומד על סדר-היום. חוק שלך, למפלגתך, יש זכויות יסוד בו,

אני רוצה לומר דבר אחד מאוד ברור, חברי. הבעיה היא לא משילות, הבעיה היא מנהיגות. זה שורש העניין. אין בעיית משילות

לשולחן הזה, במרכז המליאה, אין שום בעיה לנהל את עצמו ואת מדינת ישראל, כפי שהוא מתחייב וכפי שהוא אמור לעשות. אין שום בעיה. וזה אנחנו יודעים. האם לראש הממשלה או לראשי ממשלה בעבר היה קושי לקבל החלטות?

הם קיבלו החלטות קשות ביותר. החלטות של שלום, החלטות של מלחמה, החלטות כלכליות, החלטות חברתיות, ולא התלוננו. אני זוכר כמה וכמה ראשי ממשלה, שזכורים לנו היטב, שהובילו את מדינת ישראל, תרתי משמע, במדבריות, בכוח המנהיגות שלהם, והם לא התלוננו שהם צריכים לתקן את מספר השרים, ש-24 שרים קשה להם, או טוב להם, ו-22 או 18 שרים קל להם,

נמתח כמו חבל אלסטי,

זה נפתח פעם יותר, פעם פחות. זה בכלל לא משנה שום דבר. וכל ממשלה, כמו שיודע ידידי חבר הכנסת רותם, הוא יודע שאפשר,

להגיד שהחוק הזה לא תופס, או לעשות מייד שינוי בחוק ולהגדיל את מספר השרים. לכן, כשחוקרים ובודקים ונכנסים לעומק העניין, מגלים שבעצם יש פה סעיף אחד בעל משמעות אחד, והוא העלאת אחוז החסימה. וכל החוק הזה נועד לפגוע באחוז, או לשנות את אחוז החסימה, כדי להקטין ייצוג של סקטורים מסוימים בכנסת הזאת. כלומר, שאותן מפלגות קטנות, שמספר חבריהן הוא שניים או שלושה, אולי גם ארבעה, נראה איך זה ייערך, לא יוכלו להיות מיוצגות בכנסת.

בסדר, אני, בין שלושה לארבעה. בין שלושה לארבעה. למה זה בא?

לא מצא חן בעיניו שיש פה יותר מדי מפלגות קטנות,

אבל בעיקר כי לא רצו מפלגות מסקטורים מסוימים. אני יכול לחשוב על הסקטור שקרוי ערביי ישראל, אני יכול לחשוב על הסקטור שקרוי חרדי ישראל, אני יכול לחשוב על הסקטור של השמאל, מרצ, שהיו בכנסת הקודמת שלושה. היה להם אירוע משמח, הם עלו לשישה. ומה אם הם ירדו שוב לשלושה?

ואפילו ניצן הורוביץ חושב שיותר. אל תדאג, אנחנו נטפל בזה, לא יהיה גידול פרוע שם. זה באחריות שלנו כבר. אנחנו נשים אתכם, אבל בשום אופן לא הייתי רוצה שגם אם למרצ יש שלושה מנדטים, והיו ימים כאלה למפלגה הזאת,

אז ייגרע מקומה בכנסת. אנחנו פוגעים במו-ידינו, חברים וחברות, בדבר שאני מאמין שהוא הכי יקר לנו, וזו הדמוקרטיה. כל הבית הזה קם, אני לא אגיד נופל, הוא לא נופל, הוא לא ייפול, על הדמוקרטיה. זאת תמצית הדמוקרטיה. ואנשים, חברים שמגיעים לבית הזה, מייצגים את האוכלוסייה, את הציבור הרחב, המורכב, המגוון, שחי במדינת ישראל. וכאן מישהו רוצה לפגוע בעיקרון הזה, של הייצוגיות, הוא רוצה לפגוע בו. כי אם נגדיל את אחוז החסימה, נגביה, יהיו קבוצות שלא תהיינה מיוצגות בבית הזה, או שקבוצות אחרות יתחילו להתחבר אחת לשנייה, וגם בזה אני לא בטוח שיש משום חוכמה גדולה מדי. אני לא חושב שצריך למנוע מקבוצות של מפלגות חרדיות, או מהקבוצות הערביות, כל אחת לעמוד עם דעתה ועם השקפתה. למה צריך לערבל אותם? לכל אחד מהם, זה שהם באים ממגזר מסוים זה לא אומר שהם חושבים אותו דבר, והם זכאים לראות בכנסת מקום שבו הם יביאו לידי ביטוי דעות שונות. זאת הדמוקרטיה. זה המקום שבו הדעות האלה צריכות להיות מיוצגות. ואני אומר שזו תהיה התוצאה הברורה של התהליך הזה. ישראל היא מדינה מאוד מגוונת. מאוד מגוונת. יש לה מרכז ויש לה פריפריה, יש לה פריפריה דרומית ויש לה פריפריה צפונית, ויש לה עולים ויש לה ותיקים, וגם בעולים יש קבוצות שונות. אנחנו יודעים את זה. וכל אחד רוצה שיהיה לו ייצוג, מה לעשות.

אין לנו שיטה דו-מפלגתית, או תלת-מפלגתית. בחלק מהמדינות גם הדו-מפלגתית התמוטט. הקבוצות האלה יש להן משקל, גם משקל מספרי. הוא לא יבוא לידי ביטוי בכנסת. זאת אומרת, אנחנו נדיר אותם מהחיים הדמוקרטיים של מדינת ישראל. וכל החלום הזה, היה לנו חלום,

של אותו סיר גדול שבתוכו הכול, melting pot כזה, שבסופו של דבר עושים איזה דייסה ויוצא עם אחד. אז אנחנו עדיין קבוצות, שבטים,

זה עדיין לא מונע, יש הרבה מאוד מכנה משותף בין כולם, וכולם חיים פה, וכולם ממלאים את הארץ הזאת בדינמיות ותסיסה נפלאות. אבל למה לקחת מהם את הזכות להיות מיוצגים בכנסת ישראל?

לא, אז היינו שם באחד, אדוני השר. היינו כבר באחד, אני זוכר את התקופה הזאת. אז עלו לשניים. גם שניים זה נדיר, בדרך כלל זה שלושה פה, איכשהו קרה שנכנסו שניים. למי זה מפריע השניים האלה?

אם היית לוקח אותם לקואליציה, הם כבר היו על סף כניסה לקואליציה, אז היה להם יותר

יש להם משקל. ככה לא סופרים, באמת. אבל אז היה להם משקל-יתר. כשהם היו 28? שניים, פתאום יש להם משקל-יתר.

מה זה משקל-יתר בדמוקרטיה?

יש להם בדיוק את המשקל, הם האיזון, הם האיזון. אם הם האיזון, פתאום אתה נותן להם משקל-יתר. אני זוכר שבגרמניה היה גנשר, שעם אחד היה לו יותר משקל מאשר לכל האחרים שהיו להם שלושה.

אני לא רואה את השניים האלה בתוך הממשלה. הם, דווקא בכנסת, מצא יושב-ראש הכנסת לתת להם ייצוג מכובד, גם פרסונלי, וגם הוא חשב שזאת מפלגה לגיטימית שצריכה לקבל את הייצוג שלה, והם מיוצגים בוועדות הכנסת. לא, הטיעון שלך נופל פה.

כי אין הבדל בין שניים לשלושה או לארבעה.

כי ככל שזה גבוה יותר, יותר קשה להשיג את זה, ואז אנחנו משאירים מאחור יותר בוחרים שלא ימצאו את המפלגה שלהם בבית. הרבה יותר קולות ילכו לאיבוד, מפני שאנשים לא ירצו לבוא להצביע, מפני שהם לא יראו את עצמם מיוצגים באחת המפלגות שמתמודדות. אנחנו רוצים להגדיל את אחוז ההשתתפות. הדמוקרטיה הישראלית רואה בדאגה את הירידה של אחוז ההצבעה מבחירות לבחירות. אם אנחנו נלך בדרך הזאת, יהיו יותר אנשים שיאבדו עניין, שיגידו: למה אני אלך להצביע? הקבוצה הזאת, אני לא רואה בה מישהו שעונה על הציפיות שלי, וגם אם הוא היה אז הוא נבלע כבר,

במפלגה אחרת. אני לא רוצה להצביע,

ואני חושב שתמצית העניין היא שאנשים כן יבואו וכן יצביעו וכן יהיו חלק מהמשחק הדמוקרטי. לכן אני חושב שהחוק הזה הוא חוק רע, והכנסת לא יכולה לתת לו יד. אני לא נגד הגבלות כאלה ואחרות,

על הצעות אי-אמון, על מספר השרים, על עוד כל מיני דברים. אבל בלב העניין, זה העיקרון שעליו הכול מתקיים, עקרון הייצוגיות, שבא לידי ביטוי בבניין הזה. ואנחנו נתנגד. הרוב יחליט: אנחנו הולכים לפגוע ביסוד מיסודותיה של הדמוקרטיה הישראלית, ולכך אנחנו לא יכולים להסכים. ואני חוזר ואומר מה שאמרתי קודם, כי אני רוצה לסכם בזה: לא בעיית משילות מתקיימת בישראל, אלא בעיית מנהיגות. ואם השולחן הזה ירצה להנהיג את מדינת ישראל בדרכים, בכיוונים שהוא מאמין בהם, שאנחנו מאמינים בהם, הוא יוכל לעשות את זה גם בכלים הנכונים, ולא צריך לשבור את הכלים לשם כך.

תודה לחבר הכנסת נחמן שי. סגן השר אופיר אקוניס ישיב לאחר שנשמע שלוש הצעות דומות, או בנושאים דומים, לסדר-היום. לכן אני מזמין את חבר הכנסת מאיר פרוש, הצעה לסדר-היום בנושא: כוונת הממשלה להעלות את אחוז החסימה,

חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה, ולאחר מכן, תשובת סגן השר המקשר בין הממשלה לכנסת. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אני עומד כאן, ניצב, בשם סיעת יהדות התורה,

הצעה לסדר-היום, אבל אותם דברים יכולים להיאמר גם במסגרת אי-אמון, על כל פנים, במסגרת ההצעה לסדר-היום מטעם יהדות התורה, וסיעת מרצ אם זה היה מוגש כאי-אמון, בעיקר בגין הניסיונות שאנחנו עדים להם, הניסיונות לסתימת פיות בדרך של העלאת אחוז החסימה. האמת היא שבמדינה שמצהירה על כך שהיא דמוקרטית, מתקיים המשחק הדמוקרטי: באים לכנסת, מבקשים לשנות את החוק,

במקרה הזה מבקשים לשנות את החוק בין השאר כך שייקבע שיש צורך להעלות את אחוז החסימה, ומי שמתמודד בבחירות לכנסת צריך להגיע לאחוז גבוה יותר ממה שאנחנו עדים לו היום. ובמקרה כזה הקואליציה מגייסת את החברים, הקואליציה תומכת והאופוזיציה מתנגדת. אני חושב שאני לא אגלה סוד אם אומר שלדעתי גם בתוך הקואליציה יש מספיק חברי כנסת, אולי גם תנועות ומפלגות, שבסתר לבם, בסתר לבם היו מעדיפים שלא יעלו את אחוז החסימה, והסיבה היא מאוד מאוד ברורה. אני אקח לדוגמה את מפלגת קדימה בקדנציה הקודמת. היא הייתה מפלגה עם 28 מנדטים. חבריה, ראשיה, יזמו, סגן השר. יזמו, האיצו, דחפו, דחקו לחוקק חוק להעלאת אחוז החסימה. קדימה של אז, עם 28 מנדטים, מפוצלת כיום לשני ראשים, קבוצה אחת נמצאת בקואליציה וקבוצה אחת באופוזיציה. שני מנדטים.

אבל לשניהם ביחד יש שמונה חברי כנסת. אין לי ספק שבסתר לבה של מפלגת התנועה בראשותה של הגברת לבני,

ואולי גם היו מתנגדים אם היו שואלים אותם, אם היה פה חופש הצבעה הם היו מתנגדים להעלאת אחוז החסימה. אבל מחוסר ברירה, כחלק מהקואליציה, הם כנראה ייאלצו לתמוך. ואם אני צריך לחשוב לרגע מה אומרים, מה חושבים אלה שמובילים את הדרישה להעלות את אחוז החסימה, הם בוודאי לא אומרים שזה מכיוון שיש להם עניין לסתום פיות. הם לא רוצים שיהיו כאן במליאה חברי כנסת שיש להם דעות שונות, עמדות שונות, עקרונות מסוג אחר, והם לא אומרים שבגלל זה הם מבקשים להעלות את אחוז החסימה. הם גם ודאי שלא אומרים שהם עושים את זה כדי לסתום את הפיות, זה הרי לא מתאים, וכאשר אומרים משפט כזה זה בהחלט לא נשמע אקט דמוקרטי. אבל, ואת זה אנחנו שומעים, הם בהחלט חושבים, וגם טוענים, שיש צורך לצמצם את השיח הפרלמנטרי. לטעמם השיח הפרלמנטרי שאנחנו עדים לו הוא רב מדי. כמובן הם מלבישים זאת גם באמירות שהרב-שיח הזה פוגם בכבוד הפרלמנט. ומאידך גיסא, אלה שעוסקים בעבודת הכנסת, ואני מרשה לעצמי לומר שכשהוא לא נמצא כאן במליאה, שלדעתי חבר כנסת כמו רובי ריבלין, גם אם הוא בקואליציה וגם אם הוא באופוזיציה, העמדה שלו לדעתי היא תמיד זהה, ואין לו כל עניין חלילה שלא יהיו פה מפלגות קטנות יותר. כי כל מי שהוא פרלמנטר מובהק שעושה את עבודתו נאמנה, וזה לא משנה אם הוא בקואליציה, לא דוגל בגישה שצריך להעלות את אחוז החסימה. אותו פרלמנטר יודע גם יודע שהחוק להעלאת אחוז החסימה מטרתו לסתום פיות. אלה מהקואליציה שכמעט לא מורגשים בעבודה הפרלמנטרית הם התומכים הנלהבים ביותר בהעלאת אחוז החסימה, כי חשוב להם לסיים, מבחינתם יש דברים ברורים, יש דברים מסוימים מאוד, מאוד מסוימים, שאותם הכנסת צריכה לעשות, אבל כל הרב-שיח הזה שמתקיים כאן, כל הרעיון שאפשר להעלות אי-אמון מדי שבוע, דבר שקיים פה כבר 65 שנה, יש קבוצה של חברי כנסת שהם תומכים נלהבים בהעלאת אחוז החסימה כי להם באמת חשוב לסתום, ולסיים את העבודה של הכנסת מה שיותר מהר, והם כמובן לא רוצים להיות כבולים לתכתיבים ותרגילים שהאופוזיציה יכולה לעשות, לטעמם זה גוזל יותר מדי זמן, והם באמת במהות לא בנויים להיות משרתי העם. אנחנו יודעים שמפלגות קטנות, סיעות קטנות, חוששות מהעלאת אחוז החסימה. אבל אני בהחלט שלא אתפלא אם אני אשמע, למשל, שמפלגה כמו התנועה, עם שישה מנדטים, כן תתאחד, תתמזג, היא תתמזג עם מפלגה אחרת. והיו בעבר כאלו דברים, שמפלגות שהיו יותר במרכז התמזגו. אני לא רואה מצב שהליכוד ומפלגת העבודה מתמזגים, בכל אופן עדיין, עדיין כאילו כל אחד יש לו דרך אחרת, דרך שונה, אבל אלה קטבים מאוד רחוקים מכדי לומר שאנחנו רואים אותם מתמזגים. אבל במרכז אנחנו יכולים לראות כאלה שהתמזגו בעבר, אבל אני לא אתפלא אם אני אראה גם שמפלגה כמו התנועה בראשותה של לבני כן תתמזג ותתאחד עם מישהו אחר, ולו כדי להינצל מגזירה, אם היא תבוא חלילה, של העלאת אחוז החסימה. למה זה? כי בפועל, מפלגות מהסוג הזה אין להן עקרונות, עקרונות שקשה להן לוותר עליהם. הם דוגלים, לימדו אותם בצעירותם, גדלו עם רעיונות מסוימים, אבל אחר כך, כאשר הם מגיעים לחיי היום-יום, הם יכולים גם לוותר על עקרונות שכביכול היו להם בעבר. אני רוצה לומר, שלא ככל המפלגות מפלגות אגודת ישראל ודגל התורה, שאני מייצג, בשמם היום את מה שאני אומר כעת. אני אומר שבוויכוח שהיה לפני קום המדינה, צריך לזכור שבעצם כל הזכות שלנו להיות כאן, בארץ-ישראל, כל הזכות שלנו זה מכוח התורה, כי התורה אומרת, התורה היא זו שנותנת, הקדוש-ברוך-הוא, וכך נאמר בתורה, נתן לאברהם אבינו, ויש לנו הארץ הזאת מכוח ההבטחה הזאת. ואת הוויכוח הזה ניהלנו עם התנועה הציונית עוד לפני קום המדינה, כאשר האנגלים הכירו בתנועה הציונית כזו שמדברת בשם העם היהודי, ואגודת ישראל דאז, כשעוד לא הייתה ש"ס, עוד לא הייתה דגל התורה, היהדות החרדית אמרה: אנחנו לא מסכימים שהתנועה הציונית היא זו שתייצג את העם.

כי לתנועה הציונית לא הייתה בכלל בעיה ללכת עם חוקים שמנוגדים לתורה. אנחנו, בהיותנו התנועה שמייצגת את המסורת היהודית, גם אם יחוקקו חוק, אם הוא נגד התורה, מבחינתנו הוא לא יכול להיות מקובל על העם היהודי. מבחינתנו, לבוא ולומר על הציבור החרדי שיעלו את אחוז החסימה והוא לא יוכל להשמיע את דעתו, את דעת התורה, את דרישות ההלכה, בכל צעד ושעל, זה מצב, לכנסת אסור לקבל החלטה כזאת, שאפשר לגרום לתנועה שמייצגת את ההיסטוריה, שלה לא יהיה ייצוג פה, בכנסת. הדבר הזה חזר ונשנה, ואני אומר את זה כדוגמה, ואני מנסה להבדיל את יהדות התורה אפילו לעומת ש"ס. כאשר לפני 80, 90 שנה היה פה בירושלים חרם על לימוד אנגלית בבתי-הספר, החרם הזה שהרבנים הוציאו לא חל על מוסדות של עדות המזרח. לא חל. על היישוב הישן, על הציבור החרדי, כן. לומר לכם שהאותנטיות שיש בתוך מה שיש ליהדות החרדית, היא דבר שאי-אפשר שמישהו אחר ייצג אותו. יכול להיות שש"ס,

יכולה לקבל החלטות לפי ההכוונות של מועצת חכמי התורה, אבל דבר שהוא אצל מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל או של דגל התורה הוא דבר שלא מתקבל. ואם מנסים להיות במצב של לסתום לנו את הפה, ליהדות התורה, לסתום לנו את הפה, שלא נוכל לומר פה מהי דעת התורה, מהי דעת הלכה, זה דבר שמלכתחילה לא יכול להיות שיעבור פה בכנסת. אני רק אומר במשפט מסיים, עם קום המדינה, או אחרי שהכריזו בכ"ט בנובמבר על האפשרות להקים מדינה, אבל עד שהצביעו באו"ם אחר כך היה צורך לתנועה הציונית להביא הסכמות מהארגונים שהיו כאן בארץ-ישראל, ובין השאר היו צריכים להביא את ההסכמה של אגודת ישראל, גם אם היא הייתה מיעוט פה, מכיוון שהיא מייצגת את האותנטיות ואת המסורת היהודית. לכן, כל מה שינסו לעשות, אנחנו לא יכולים להיות במצב שמעבירים פה חוק שיעלה את אחוז החסימה וליהדות התורה לא יהיה פתחון פה. דבר כזה, גם אם הוא יתקבל, הוא לא יוכל להיות מבוצע. תודה רבה לחבר הכנסת פרוש. ההצעה הבאה לסדר-היום היא: חוק המשילות והעלאת אחוז החסימה,

של חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה. בבקשה, אדוני. מכובדי היושב-ראש, רבותי חברי הכנסת, הצעת החוק להעלאת את אחוז החסימה נועדה, לדברי מגישיה, להגביר את המשילות. אני שמעתי הרבה טענות היום בוועדת החוקה, ובזמן האחרון, מתומכי ההצעה. לא אני ולא אף אחד מחברי הכנסת שנקי מכוונות פוליטיות,

בגלל מפלגתו, לא שמענו אף טענה אחת שזה אכן מגביר את המשילות.

מקור הטענה הזאת, אם אני רוצה לנתח, בדרך כלל, כמעט בכל כנסת באה קבוצת חברי כנסת או מפלגה כלשהי ומביאה את ההצעה האולטימטיבית, לשנות את שיטת הממשל. ככה היא מדברת בזמן הבחירות, ואחר כך, מי לא עשה את זה? שינוי עשתה את זה, קדימה עשתה את זה, יש עתיד עושה את זה, גם בליכוד היו גורמים שעשו את זה. בסופו של דבר, מקול תרועה רמה, לשנות את שיטת הבחירות, בחירות אזוריות, לשנות הכול, נשאר רק העניין של העלאת אחוז החסימה. עד עכשיו זו הפעם הרביעית שהעניין הזה בא לכנסת. ובכל פעם זה נכשל. למה זה נכשל, אדוני היושב-ראש? בוא נדבר דוגרי, בגלל המפלגות החרדיות. הן שמו את זה כתנאי לכניסה לקואליציה, וכל ראש ממשלה, שדיבר, ברטוריקה רהוטה או לא רהוטה, בסופו של דבר נכנע לסעיף הקטן בהסכם הקואליציוני עם משה גפני. היום החרדים אינם בקואליציה, ומנסים לנצל את ההזדמנות כדי להעלות את אחוז החסימה. קודם כול, יש פה משהו לא דמוקרטי באופן מהותי. באות מפלגות גדולות, שיש להן אינטרס ישיר, פוליטי, לא ממלכתי, לא נייטרלי, הן רוצות להרוויח יותר מנדטים. חשבון פשוט, כשאתה מחסל את המפלגות הקטנות, הגדולות גדלות.

יש יותר מנדטים, יש יותר כסף, יש יותר זה, זו הכוונה האמיתית. אבל במציאות, כשאתה רוצה לתרגם את ההצעה, היא פוגעת בעיקר בייצוג של הציבור הערבי. כאן הפגיעה העיקרית. פה יש תמהיל של אופורטוניזם פוליטי שקוף ושל מניע גזעני. האופורטוניזם הפוליטי, כבוד היושב-ראש, הוא שהימין רוצה להעלות את אחוז החסימה בהדרגה, ובסופו של דבר להביא לצמצום ניכר בייצוג של הציבור הערבי, ולשנות בכך את מאזן הכוחות בכנסת, ולהנציח את שלטון הימין. המניע הגזעני, פחות ערבים. מי שרוצה לעשות טרנספר לערבים, למה שלא יעשה טרנספר לנציגים הפוליטיים שלהם בכנסת? ההסתה נגד חברי הכנסת הערבים מעידה על כוונת המשורר,

כוונת מי שמציע את הצעת החוק. יש שיטות רבות, לכל שיטה פוליטית יש היגיון פנימי משלה. בשיטות הפוליטיות השונות מנסים לדאוג לייצוג של המיעוט. יש כמה דרכים, כבוד היושב-ראש. יש מדינות שהבחירות האזוריות מביאות לייצוג של המיעוט.

כי המיעוט נתון באזור מסוים, ובחירות אזוריות מביאות לייצוג של המיעוט. יש שיטה של קווטה, של שריון מקומות בפרלמנט למיעוט, לדאוג לכך שיהיה להם לפחות כך וכך מנדטים. ואת זה אין, וגם את ההוא אין, לא אזורי ולא קווטה. יש מדינות שיש בהן אחוז חסימה נמוך שמאפשר מטבע הדברים ייצוג למיעוט באופן ישיר, על-ידי אחוז חסימה. יש אפילו שיטות שעושות אחוז חסימה דיפרנציאלי. ואני זוכר את הימים שבהם היה ויכוח בוועדת החוקה עם נשיא האוניברסיטה העברית דהיום,

בן-ששון. בן-ששון, סליחה. ואני העליתי את הטענה הזאת בפניו, והוא היה רהוט, לא רהוט, להוט, רצה.

אבל בעניין הזה הוא היה להוט, רצה להעלות את אחוז החסימה, וכשהצגתי את הטענה הזאת בפניו הוא אמר לי: אתה צודק. אם אנחנו מעלים את אחוז החסימה צריך להיות אחוז חסימה דיפרנציאלי. יש דוגמה מובהקת לאחוז חסימה דיפרנציאלי: כאשר איחדו את גרמניה מחדש היו כוחות פוליטיים ואזורים מסוימים שהיה קשה להם לעבור את ה-5% ולהגיע לבונדסטאג, ואז נעשה אחוז חסימה של 2% לאזורים של מזרח-גרמניה בלבד, וזה הביא לייצוג של מפלגות שלא היו נכנסות שם, כולל מפלגת השמאל הדמוקרטי, שהייתה ההמשך של המפלגה הקומוניסטית המתחדשת בגרמניה המזרחית, וזה ציבור שדאגו, שלא רצו שהוא יהיה מחוץ למשחק הפוליטי. יש שיטה אחרת, של ההכלה, אם אנחנו הולכים לשיטה ההודית או הולכים לשיטה האמריקנית. מה יש בשיטה ההודית?

זו הדמוקרטיה הגדולה בעולם, יותר ממיליארד אנשים, ואפשר ללמוד מהודו, בניגוד למה שאנשים חושבים כאן, הרבה מאוד. קודם כול, מהאתוס ההודי. האתוס של מפלגת הקונגרס בהודו פותח את הדלת בפני כל אדם, כל אזרח בהודו, להיכנס למפלגה זו.

מפני שהיא מפלגה חילונית,

חילונית במובן המצומצם של המילה, לא חילוני כמנוגד לדתי, אלא חילוני כנייטרלי בין דתות ובין קבוצות, וזה דבר אחד שמאפשר. למשל, 95% מהמוסלמים בהודו תומכים במפלגת הקונגרס. כמעט כל המיעוטים בהודו תומכים במפלגת הקונגרס, ולא בימין, שרוצה שהודו תהיה מדינת הינדית כמו שישראל מדינה יהודית. אז האתוס של מפלגת הקונגרס זה אתוס חילוני ואתוס של בנייה אומה הודית אחת, כלומר היא פונה לציבור בהודו, לכל האזרחים מכל הדתות, מכל הקבוצות, ויש מאות קבוצות בהודו: בואו ניכנס ביחד, נבנה את האומה ההודית, שהיא Territorial Nation, כמו בדרום-אפריקה, מה שעושה הקונגרס הלאומי האפריקני,

אומת הקשת, אומה טריטוריאלית שכולם יכולים להיכנס אליה. יש המפלגה הדמוקרטית בארצות-הברית, וגם היא, באתוס שלה, באתוס האמריקני שלה, עם כל הביקורת עליה, נותנת מקום לייצוג של כל הקבוצות בארצות-הברית כמעט, כל המיעוטים הקטנים. גם מוסלמים נכנסים אליה וגם "פנתרים שחורים" נכנסו אליה וגם שחורים וגם כל הקבוצות. היא יכולה להכיל אותם כי היא נותנת להם מקום של כבוד שהם יכולים לחיות אתו. אז בשיטה הזאת מיעוטים יכולים לבוא לידי ביטוי בתוך מפלגות גדולות. מה יש בישראל? מה שיש בישראל זה אחוז חסימה קטן יחסית, יש מדינות שיש אחוז יותר קטן מזה, אבל יחסית. זה לא כמו השיטה הטורקית הדורסנית של 10%, אבל זה לא כמו שיטות של 1%, או שכל אחד יכול להיכנס, 2%. רוצים להעלות את זה, רוצים להעלות את זה בלי לתת לנו דרך מילוט. מה נעשה? חבר הכנסת הופמן נתן לנו היום עצה: תצטרפו לליכוד ולמפלגת העבודה. אפילו לא הציע לנו ליש עתיד. לא הציע, אמר מפלגת העבודה. הוא התגעגע, דיבר בגעגועים ובערגה לימים שבהם היו חברי כנסת ערבים במפלגת העבודה. זו הדוגמה שלו, מה לעשות. אני אומר לך: תודה, לא רוצים את זה. הציבור שלנו לא רוצה את זה. לצערי אתה צריך לסיים. זה מאוד מעניין, אבל

אני רק רוצה לסיים במשפט הסיום הזה. אני יכול להמשיך ולתת ניתוח כיצד אפשר, אני אומר טענה אחרונה שאני חושב שכבוד היושב-ראש צריך להתייחס אליה: עד היום כאשר הדברים נגעו לבחירות לכנסת ולכנסת, הממשלה נתנה חופש הצבעה לחברי הכנסת. לא הייתה עמדה של ועדת שרים לחקיקה. בדיוק. ולכן, אני קורא שלא תהיה עמדה לוועדת השרים ולתת חופש הצבעה לחברי הכנסת. כפי ששמעתי היום, הרבה מחברי הקואליציה מתנגדים להצעת החוק. חופש הצבעה יהיה הגון. אם מקבלים דבר כל כך משמעותי, שלפחות ייעשה בדרכים, חלק מהם מתנגדים לחוק כי הם דואגים למפלגות שלהם, שלא יהיו במצב, הוא אמר את זה. הוא אמר את זה. את אחוז החסימה.

לכן, כבוד היושב-ראש, אני קורא לחברי הכנסת כולם לעשות חושבים, לא למהר, לא לרוץ, לא להיות כמו הארנב מעליסה בארץ הפלאות, אלא ללכת צעד אחר צעד, בחשיבה לפחות. אני חושב שהדיון בנושא הזה לא מוצה.

אתם פעם ראשונה שומעים את הטענות שלי בנושא הזה. תודה רבה. תודה לחבר הכנסת ג'מאל זחאלקה. ישיב על שלוש ההצעות לסדר-היום חבר הכנסת אופיר אקוניס, סגן השר המקשר בין הממשלה לכנסת. הנה רגע היסטורי. חבר הכנסת הופמן יגיד שגם יש עתיד מזמינים חברי הכנסת מן המפלגות הערביות. חבל שאין לי פה מצלמה. אדוני היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת,

אני חושב שמתקיים כאן דיון חשוב מאוד, יסודי מאוד, דיון שחשוב שיתקיים בפורום הזה ובפורומים אחרים. בכלל, נושא המשילות הוא נושא בעל משמעות חוקתית. הוא זוכה לתשומת לבם של פרלמנטים רבים בעולם, ולא רק של הפרלמנט שלנו, אדוני היושב-ראש. גם במדינות העולם הנאורות ביותר, אלה שבדרך כלל חברי האופוזיציה מכוונים את כל יהבם אליהן במרבית הנאומים, כי הם אומרים: תהיו כמו כל מדינות העולם. למה לא כך ולמה לא אחרת? גם שם, חבר הכנסת זחאלקה, מקיימים דיונים ולעתים עורכים שינויים במבנה השלטוני. זה חלק מהותי מסגנונה של דמוקרטיה חיה, מתקדמת, משתפרת, משתכללת. במקרה שלנו, אדוני היושב-ראש, סיעות האופוזיציה עוסקות בעיקר בשני היבטים של חוק המשילות: בנושא העלאת אחוז החסימה ובשינוי מבנה הצעות האי-אמון. נתחיל דווקא בנושא השני, בנושא הצעות האי-אמון. החלטת ועדת השרים לחקיקה היא על אי-אמון קונסטרוקטיבי מלא, כלומר הבעת אי-אמון בממשלה תיעשה בהחלטה של הכנסת ברוב חבריה להביע אמון בממשלה אחרת לאחר שהודיעה על קווי היסוד של מדיניותה, על הרכבה ועל חלוקת התפקידים בה בין השרות והשרים.

זו דרך טובה מאוד, או אחת הדרכים, לדאוג ליציבות הממשלה, כל ממשלה, ולהביא לכך שבחירות בישראל תתקיימנה אחת לארבע שנים ולא בתדירות גבוהה יותר. וזה בהחלט, בהחלט, בבקשה.

גם היום אי-אמון חייב להיות קונסטרוקטיבי, אנחנו משכללים, אדוני היושב-ראש, מנסים למצוא שיטה סבירה כדי שהאופוזיציה באמת תבוא עם ממשלה חלופית, עם אלטרנטיבה לשלטון.

אני מוכרח להגיד שהטיעון הזה נגד הצעות אי-אמון תמיד בא מאלה שתמיד אומרים שבישראל אין יציבות שלטונית. כאשר כבר רוצים להביא למצב שיש בו, אתה יודע באמת איזה כבוד גדול היה מביא לי ראש הליכוד כראש האופוזיציה,

כאשר היה אומר מדי שבוע דברים, עד שקלטו את זה אנשים,

עד שהציבור קלט הכול. והעבירו אותנו מהאופוזיציה לקואליציה? זה נכון.

בגין למשל עשה זאת 37 שנה. מה כל כך מפחדים מזה? מנחם בגין? 29 שנה. 29 שנה, בסדר. אז היו לו בעיות עם, אלא אם כן אתה מוציא, הוא הרי לא היה ראש אופוזיציה במחתרת, משום שלא הייתה מדינה, לכן הוא לא היה. לא, הוא לא היה, מ-1933. הוא לא היה שם. אה, אופוזיציה למוסדות הלאומיים, טוב.

פעם הוא היה, הוא לא היה במוסדות הלאומיים. האופוזיציה הייתה של מישהו אחר.

למעט השנים שבהן הוא היה שר בממשלת האחדות הלאומית.

טוב שאתה מתייחס, חבר הכנסת פרוש, כי שמעתי שאמרת בדיון שיש כוונה לצמצם או להשתיק את השיח הפרלמנטרי. אין כוונה כזאת.

אפשר לקיים את השיח הפרלמנטרי באמצעים רבים, גם בהצעות לסדר-היום, גם בשאילתות, גם בדיונים בוועדה, גם בדיונים מהירים.

תכף נגיע לזה. עכשיו אתה כבר מגיע לטיעון השני, לגבי אחוז החסימה, וזה דבר שמקובל בדמוקרטיות רבות בעולם. כרגע נמצאת ישראל, לפי המכון הישראלי לדמוקרטיה, לא מכון שמרבה לתמוך בהשקפותיה של הממשלה שלנו, אם להשתמש בלשון המעטה, כרגע ישראל היא אחת מארבע המדינות עם אחוז החסימה הנמוך ביותר בעולם, יחד עם מדינות טובות כשלעצמן, כמו הולנד או דנמרק. לעומת זאת, יש מדינות רבות בעולם שבהן אחוז החסימה גבוה יותר, למשל נורבגיה ושבדיה, שתי מדינות שפעמים רבות האופוזיציה מביאה אותן לדוגמה על התנהלותן הכלכלית-חברתית. אז אם הן טובות בהתנהלות כלכלית-חברתית, הרי לא היה יום, אדוני היושב-ראש, שהאופוזיציה לא הזכירה את נורבגיה למשל במאבק על תמלוגי הגז, כאילו דינה של נורבגיה ודינה של ישראל חד הם.

הדוגמה של נורבגיה, שם, דווקא אחוז חסימה? אחוז החסימה בנורבגיה ובשבדיה, חברים, עומד על 4%. 4%. תשווה גם בגז.

ברוך השם, קיבלנו הכרעה. יש הרבה דברים. רגע. יש לי שאלה.

אם נסכים על כל הדברים הללו, נגיד לשיטתכם הגז, תסכימו להעלות את אחוז החסימה ל-4%? יש פה התקדמות, אדוני היושב-ראש. אם כל התנאים החברתיים יהיו כמו בנורבגיה,

חבר הכנסת הורוביץ וחבר הכנסת אגבאריה, אי-אפשר לקחת רק כמה מן הדברים.

לא, זה מה שאתם עושים. בדיוק הפוך.

יש שם גם חוקה. בדיוק הפוך. גם הדיון על חוקה כבודו במקומו מונח. אבל אני רוצה להגיד, כיוון ששמעתי, בשבדיה יש שבדים. וגם שבדיות. אין השסעים שיש כאן.

יש שבדים ויש שבדיות ויש "וולבו" ויש להקת "אבבא" ויש חורף, גם חורף יש בשבדיה,

וגם בנורבגיה. אצלנו אין. אצלנו יש רק דברים אחרים. אבל אני רוצה, חבר הכנסת בר, להתייחס גם ליושב-ראש האופוזיציה, שאיננו נמצא כאן, וגם ליושב-ראש סיעת העבודה וגם לחבר הכנסת שי, שנימק. חבר הכנסת שי, נימקת בנימוק עמוק מאוד את הצעתך, והקשבתי לרובה המוחץ. אתה ואני וחבר הכנסת הרצוג וחבר הכנסת כבל, כולנו ביחד חתמנו בדיוק לפני שנה, אולי קצת יותר משנה, בכנסת הקודמת, על הצעת חוק שמעלה את אחוז החסימה ל-3%.

זו למשל הצעתה של סיעת העבודה מן הכנסת הקודמת. מה השתנה, חבר הכנסת בר, מן הכנסת הקודמת לכנסת הזאת, או מה השתנה בעמדתו של חבר הכנסת שי או של יושב-ראש האופוזיציה?

אדוני היושב-ראש, מה שהיה טוב בכנסת הקודמת איננו טוב בכנסת הזאת?

אדוני היושב-ראש, עומד באופן מוחלט מאחורי חתימתי על הצעת החוק להעלאה ל-3%. אני רוצה להודיע לכנסת, אדוני היושב-ראש, שעד לרגע זה אין הסכמה בקואליציה על אחוז החסימה, אין עדיין, אנחנו צריכים להגיע להסכמה הזאת, וכשתגענה ההסכמות בקואליציה, נודיע כמובן לחברות וחברי הכנסת מה האחוז או מה המספר שיהיה אחוז החסימה לקראת הבחירות לכנסת העשרים. אני מציע מספר אי-רציונלי, שורש של 2. מאה אחוז. כל אחד יכול להציע, חבר הכנסת זחאלקה. חבר הכנסת שי, אל תסבך אותנו, את אנשי מדעי הרוח, עם ההצעות האלה. חבר הכנסת שי, אני מקווה שאתה, ייקח לי שעתיים עכשיו לחשב. אני מקווה שאתה וראש האופוזיציה וראש סיעת העבודה יפסיקו עם מסע הצביעות שלהם ויעמדו מאחורי חתימתם על הצעת החוק מן הכנסת הקודמת, לפחות ל-3%. אדוני סגן השר, מכיוון שאלו הצעות לסדר-יום, מה אתה מציע, להסתפק, למליאה,

כיוון שאני לא רוצה חלילה שחבר הכנסת פרוש יאשים אותנו שוב בסתימת פיות, או הייתי אומר במניעת השיח הפרלמנטרי, אנחנו נהיה הליברלים ביותר שאפשר, מה שיציעו המציעים. המציעים תמיד מציעים מליאה, אבל תכף נשמע.

תודה רבה לך, אדוני סגן השר. חבר הכנסת ראובן ריבלין מבקש להביע עמדה נוספת. בבקשה, אדוני. מכובדי יושב-ראש הכנסת, חבר הכנסת יולי יואל אדלשטיין, הנושא שאנחנו דנים בו לא שייך לא לקואליציה, לא לאופוזיציה, וודאי לא לממשלה. שכן אני זוכר צעיר, עול ימים, בעל כישרונות רבים, ששימש כדובר הליכוד, שמו היה אופיר אקוניס, שהופיע כרגע מטעם הממשלה בחן ובחסד ובעוצמה רבה, והביא לידיעת הציבור כל יום שני את דבריו של יושב-ראש האופוזיציה אריאל שרון, וראה זה פלא, בתוך תקופת הקדנציה של הכנסת החמש-עשרה הוא היה לראש ממשלה. הוא היה לראש ממשלה, כי במשטר דמוקרטי הדיאלוג, הוויכוח, הליבון, הוא לבה של הדמוקרטיה, ואין כאן לא נגד הממשלה ולא בעד הממשלה, ובכלל הממשלה לא צריכה לדון בנושאים כאלה.

בהחלט צריך לשפר את שיטת הממשל, צריך לשפר. אבל ראה נא, בהחלט חברי הכנסת הערבים בכנסת ישראל מאוחדים בגלל מוצאם האתני, בלי שום סייג, כחל ושרק, והם גאים על כך. אני גאה להיות יהודי, הם גאים להיות ערבים.

הם כהוגי דעות, כאנשים, כפוליטיקאים, לא חושבים אותו דבר גם במסגרת אחדותם המלאה כערבים בתוך מדינת ישראל, שמוגדרת כמדינה יהודית ודמוקרטית, והם מבקשים לשנות זאת. כל עוד הם פועלים לפי החוק, הכול בסדר. אבל תגיד לי, מה יעשו מסעוד גנאים ואברהים צרצור, שהצליחו למצוא שפה משותפת עם אחמד טיבי ועם נציג הבדואים היקר שלנו, מה יעשו הם עם עפו אגבאריה, שהוא באמת מוסלמי ובהחלט עם זיקה מאוד עמוקה למוצאו ולאמונתו, ועם זאת הוא קומוניסט? מה אפשר לעשות, יש כאלה, לא כולנו מושלמים. אתה רוצה שהם יתחברו יחד, ואני אומר לך, אני אומר לךְ, ממשלת ישראל: הם יתחברו יחד, כי לא תוציא אותם מהכנסת. אני גם אומר לך מבחינת היותנו הציבור היהודי, שכשהם יהיו כולם יחד הם יקבלו 16 מנדטים, כי אז הם לא יריבו בין עצמם, ואז הם יביאו את כולם לבוא ולהצביע.

לא אמרתי שזה רע או טוב. אני רוצה שלליכוד יהיו 80 מנדטים, זה רק לא עוזר לי תמיד. אני רוצה לומר לעוד כמה סיעות: אורי אריאל והמפד"ל התאחדו, והוויכוחים ביניהם הם ויכוחים עמוקים ביותר, וייתכן מאוד שהם לא יגיעו לעמק השווה, אז אתה רוצה שאורי אריאל לא יוכל להביע את עמדתו הנחרצת, שפעמים היא עם תמיכה, פעמים היא עם ביקורת קשה, לא יוכל להביע את עמדתו רק מפני שנבוא ונעשה 5%, 4%? באמת אמרתי ששלושה חברי כנסת זה דבר שהוא הגיוני, שהמינימום יהיה שלושה חברי כנסת. אז באתי וביקשתי והתחננתי כחבר הקואליציה. רק אני לא חושב שבעניין זה צריכה להיות משמעת קואליציונית, צריכה להיות משמעת של השכל. רבאק, הרי אנחנו מתווכחים האחד עם השני. הרי אקוניס, חלילה, כי אני איש ליכוד, כך הייתי, כך נולדתי, וכנראה כך אפרד מהעולם, לא רוצה שהליכוד פתאום ימצא את עצמו במצב שבו חלילה הוא לא יוכל לעבור את אחוז החסימה. אני אשמע את אקוניס צועק מעל הבימה: איכה? איך אתם מעזים לא לשמוע את דעתנו? אנחנו נדאג שזה יקרה, אל תדאג. מנחם בגין פעמים רבות בא ואמר: אנחנו מיעוט, אבל נשכנע את העם. אם לא היו נותנים לו לשכנע את העם, איך היה משכנע את העם?

אדוני היושב-ראש, אני מאוד מודה לך על סבלנותך. אני פשוט קורא את זעקתך, כי אתה כיושב-ראש אסור לך לומר את הדברים שאני אומר.

3%, זה טוב שסיימת, יש בזה איזה היגיון, כי גם חברי הכנסת שיושבים כאן, עם קצת מאמץ, כאלה שהיו קצת פחות, יגיעו ל-3%. אבל לא להגיע למצב שבו באמת אנחנו מעקרים את יסודות הדמוקרטיה מהדמוקרטיה הפרלמנטרית שלנו. אני אומר שלושה, אני חושב שלא צריך לשנות. אתה דיברת על שלושה מנדטים כל הזמן. שלושה זה עוד איזשהו היגיון. אדוני היושב-ראש, אני הודעתי לכנסת שעדיין אין הסכמה בממשלה לגבי האחוז. יכול להיות שיהיה 3, יכול להיות 3.5, ואולי יותר. עוד אין הסכמה. חבר הכנסת אלעזר שטרן ביקש למסור עמדה נוספת. בבקשה, אדוני. הליכוד יתאחד עם חד"ש. אנחנו לא יותר טובים מכם ואתם לא יותר טובים מאתנו. אתה זוכר את "ללא חרות ומק"י"? תורו של חבר הכנסת שטרן. אני עומד על זכותו להביע את עמדתו. בבקשה, אדוני. חברי חברי הכנסת, רובי ריבלין, מהפעמים היחידות, אני עליתי בשביל לחלוק קצת, כיוון שאמרת שזאת נשמת אפה של הדמוקרטיה. הייתי במיעוט בהרבה מקומות, הייתי דתי, ככה קראו לזה, בכל מיני מקומות. פעם רצו לעשות שיהיה מינימום של קצינים דתיים פה, וחבר אחד דתי לפחות במטכ"ל. פעם הוא דרוזי, ופעם הוא צריך להיות דתי, ופעם זו צריכה להיות אישה, וכל מיני דברים כאלה. אפשר למצוא דרוזי דתי, זה פותר את הבעיה. זה נכון. אני מסתכל על הכנסת הזאת, שכאילו יש בה מפלגה של הציונות הדתית,

ואני רואה ציונים דתיים בהרבה מפלגות. ואני יודע שגם חברינו הערבים, מי אמר שערבי צריך להיות רק עם ערבי? כאילו יש פה סוג של הנחת עבודה כזאת, של איך יתאחד הנוצרי עם המוסלמי, ואיך יתאחד הקומוניסט עם, אני יודע איך להגיד את ההפך? אני לא רוצה לבחור פה משהו. אולי קפיטליסט, לאו דווקא, לא רציתי, ידעתי שאפשר. אני אומר את זה למה ההווה אמינא היא, למה ההווה אמינא שבמדינה שיש בה כל כך הרבה ערבים, אני אומר לשמחתי, שמעשירים אותנו בהקשרים האלה, למה ההווה אמינא היא שהם צריכים להיות רק במפלגה ערבית? אותה הווה אמינא בדיוק הייתה כשאני גדלתי, ותסתכלו עכשיו איפה יש אנשים שלבושים כמוני, עם כיפה וציצית, ובכמה מפלגות אנחנו נמצאים. לכן אני אומר, רק בשורה התחתונה, שגם את הוויכוח הזה, שהוא ויכוח לגיטימי, על אחוז החסימה, על 2%, 3%, 4%, ויש כאלה שרצו יותר, אני חושב שנעשה טובה לעצמנו אם נשתדל לפחות לצמצם את השיח היהודי ערבי, שכמעט נהיה חלק מהאוטומטיות שכשדנים על חוק המשילות דנים על יהודים וערבים.

תודה לחבר הכנסת אלעזר שטרן, ואני מזמין את אחרון בעלי ההצעה הנוספת, חבר הכנסת חיליק בר. בבקשה, אדוני. לאחר מכן נצביע, ונשמע את חברנו יצחק כהן, ואני אוחלף כאן על-ידי סגניתי חברת הכנסת רות קלדרון. ידידי חבר הכנסת אלעזר שטרן, לא תכננתי לדבר, אבל מכיוון שדיברת, אני רוצה להגיד לך שאני מסכים לגמרי עם חברי יושב-ראש הכנסת לשעבר רובי ריבלין. אני רוצה להגיד לסגן השר אופיר אקוניס, כמו שאמר בן-גוריון, כאן יסדתי את מדינת היהודים, בחוק הזה אתם תייסדו את המפלגה הפלסטינית הכי גדולה. אני אגיד לך, אלעזר שטרן, למה אתה טועה. כי כשאתה לוקח את הוויכוח הפנימי הלגיטימי בתוך החברה הערבית, בין הקומוניסטים לסוציאליסטים, לליברלים וכו', אתה משאיר להם ברירה אחת בלבד, וזה להתאחד סביב הלאומיות שלהם, בעיקר בימים שבהם יש סכסוך ישראלי פלסטיני, ומה לעשות, כנראה עד שהחוק הזה יעבור אנחנו לא נפתור את הסכסוך הזה. חצי מהערבים לא שם, חצי מהערבים לא מצביעים להם. זאת בדיוק תהיה ההזדמנות שלהם להגיד: אוקיי, דפקו אותנו ברמה הדמוקרטית מלהביע דעות בתוך החברה הישראלית, נתאחד, קודם כול נגמור את הבעיה הלאומית, נכיר בפלסטיניות שלנו פה, בארץ-ישראל, נייסד מפלגה שתקבל 16,

18 מנדטים, שזה קרוב לאחוז של ערביי ישראל, הפלסטינים הישראלים בתוך ישראל, זה בסופו של דבר יוביל לדבר הזה. כמו רובי ריבלין אני אגיד דבר אחד, אני לא אמרתי שזה דבר רע, אני רק רוצה שהימין יזכור שאמרנו לו שלזה זה יוביל. אתה לא מבין דבר אחד, שאי-אפשר שהוויכוח הדמוקרטי יהיה על יהודים וערבים. הדיון החשוב הזה עוד לא הסתיים, אני בטוח שנמשיך אותו בפורומים שונים. נא לשבת, חברי הכנסת. אנחנו נצביע. חברי המציעים. חבר הכנסת נחמן שי נעלם לנו. חבר הכנסת מאיר פרוש, אותו דין. לכן אנחנו כולנו בידיים של חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה. מליאה או ועדה? מה אדוני מציע? ועדה. אצלך, רותם?

לא, מליאה. סגן השר אקוניס, הרווחת נקודות. מליאה. מליאה או להסיר. מי שבעד מצביע בעד דיון במליאה. מי שנגד, להסיר מסדר-היום. חברי הכנסת, ההצבעה החלה. ההצעה לכלול את הנושא בסדר-היום של הכנסת נתקבלה.

אנחנו מבינים שההצבעות במליאה לא באות לדיון. אני חושב שיש מקום דווקא בנושא הזה להביא זאת לדיון לפני קריאה שנייה ושלישית. אני רוצה לקבל הזדמנות לשכנע את חברי הכנסת. תיתן לי את הזכות הזאת. חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה, נשאת פה נאום מאוד מעניין ומנומק.

בוא נוודא, 17 חברים רוצים דיון במליאה, ולעומת זאת, שלושה מתנגדים לקיום דיון במליאה. אני קובע שהנושא יידון במליאה בזמן שהנשיאות תקבע. המקום נקבע, ועכשיו נקבע את הזמן הראוי. חבר הכנסת יצחק כהן, בבקשה, אדוני. הצעה לסדר-היום בנושא: שיטת פייסבוקים וספינים מוליכי שולל ומהלכי אימים תחת התנהלות כלכלית שקולה ושקופה ובעיקר צמודה לאמת, מס' 2365. קודם כול, אני דורש אולטימטיבית מחבר הכנסת יצחק כהן לפרש ולהסביר לנו את שם ההצעה, כי לא ועדת ההסכמות ולא הנשיאות הגיעו לדעה אחידה, לכוונת המשורר. אם יהיו לך שאלות אחרי הנאום, אני אפרש. בבקשה, אדוני. עד עשר דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, אני הייתי שמח אם אתה היית נשאר,

אני מצטער, אבל אני הולך לקבל את האורחים הקנדים. כן, ברוכים הבאים. גברתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת, בפרשת השבוע עקבנו בהשתאות אחר ההצעה של המבנה המשפטי שיתרו מציע למשה. הוא אומר לו: אתה תחזה מכל העם אנשי חיל, יראי אלוהים, אנשי אמת, אנשי אמת, שונאי בצע. משה רבנו מקבל את ההצעה הזאת. אומנם הוא עושה שינוי די מהותי, שוויון בנטל, אנשי חיל. הוא עשה עוד שינוי. אני מתפלא עליך,

אתה היית צריך לעמוד על זה מייד. יתרו מציע לו: את כל הדבר הקשה, סליחה, סליחה: את "כל הדבר הגדֹל יביאו אליך וכל הדבר הקטֹן ישפטו הם". הוא בא מערכאות של גויים, שם יש כמויות: בית-משפט שלום זה עד מיליון וחצי, מחוזי,

5 מיליון וכו'. זה גדול וקטן. משה רבנו ישנה את זה: כמו הדבר הקשה, "יביאו אלי הדבר הקטֹן ישפטו הם", כי לפעמים יש מצבים שהם קטנים אבל קשים, ויש מצבים שלפעמים זה גדול אבל קל. מה אני רוצה לומר? כשבאו אנשי אמת, תסלחי לי, גברתי היושבת-ראש, יסלח לי חברי מיקי, בכנסת הזאת, אדוני מר רובי ריבלין, יש סינדרום, אני קורא לזה "סינדרום יש עתיד". יושב-ראש יש עתיד הגיע לא מהקבוצה הזאת שציינו פה, הוא הגיע מעולם של "מאסטר שף", מעולם של "כוכב נולד". אבל זה לא עובד במנהיגות של עם, זה לא עובד במנהיגות כלכלית של עם שנמצא במצב לא פשוט ולא קל. לא יכול להיות ולא יעלה על הדעת, כבל איתן,

לא יעלה על הדעת שהתייצב שר אוצר עם נתונים שלא שהם מוטעים,

שקריים. בכישרון של "מאסטר שף", בכישרון של "כוכב נולד", העולם שממנו הוא הגיע, הוא מצליח לשכנע, תסתכל בטלוויזיה, הוא מצליח לשכנע לא מעטים שאכן הוא קיבל ירושה קטסטרופלית, שאכן הוא קיבל ירושה עם גירעון עצום, ושהוא חייב לעשות צעדים כדי לכסות את הבור. הוא קרא לזה בור, אתה זוכר, איתן, איך הוא קרא לזה? הבור.

אז יצאו למסע, בכיסוי תקשורתי, מכיוון שהתקשורת בשיא תמימותה האמינה, מה, שר האוצר מציג נתונים, נתונים שקריים, בגיבוי התקשורת, ואני מלמד עליה זכות, היא שמעה מהאינסטנציה המקצועית הכי גבוהה,

משר האוצר, ממי היא תשמע? שיש גירעון עצום, ויש קטסטרופה, יש בור. ואז יצאו למסע אכזרי של פגיעה במשפחות שלא תיאמן, פגיעה קשה בקצבאות הילדים למשפחות שגם כך בקושי גמרו את החודש, עליית מס מטורפת שפגעה קשה בצמיחה, פגעה קשה מאוד במעמד הביניים, כמובן בציבור החלש, ולצערי הציבור החלש אפילו לא מגיע לסף המס, וכל זה בשביל לכסות את הבור, יש בור.

איזה בור? עכשיו, לא קיבלנו את זה, חבר הכנסת אמנון כהן, מאיזה עיתונאי שולי,

מאיזה עיתון, מקומון, שר אוצר, הוא התייצב פה ליד כל מיקרופון נייד,

וצרח כמו כרוכיה: השאירו לי גירעון, השאירו לי קטסטרופה, אני חייב. תראו זה פלא, פתאום נחשפים הנתונים האמיתיים, אי-אפשר להסתיר אותם. "אמת מארץ תצמח", חבר הכנסת רובי ריבלין, "וצדק משמים נשקף". שר האוצר הקודם ד"ר יובל שטייניץ ואנוכי במשך קדנציה שלמה, ב-2009 אנחנו באמת קיבלנו בור, קיבלנו אבטלה דו-ספרתית, משהו פחד פחדים, קיבלנו משבר גלובלי משתולל, שאיים פה ברוח סערה על המשק בישראל. לאט-לאט, בסייעתא דשמיא גדולה, עקב בצד אגודל, בתוכניות, עשינו לילותינו כימים, ופה מגיעה מילה טובה לד"ר יובל שטייניץ, בשקט מופתי, במקצועיות מדהימה, וברוך השם, איזו ירושה נתנו להם? איזו ירושה העברנו לשר האוצר שבא מ"סינדרום יש עתיד"? צניחה של 14.7%, מאבטלה דו-ספרתית לאפס אבטלה כמעט, 6.5%. יחס חוב תוצר, ששיבח את הכלכלה הישראלית בכל העולם, מדינות ה-OECD עמדו והצדיעו לכלכלה הישראלית, יחס חוב תוצר שכל מדינות אירופה וארצות-הברית היו מתקנאות בו, היו חולמות להגיע אליו, מה שהקטין את תשלומי הריבית בצורה מאוד משמעותית, אה, כן, גם הנחלנו כלל פיסקלי שבעיקרו, במהותו, אמור לחלחל את פירות הצמיחה להוצאה הציבורית. גברתי היושבת-ראש, אורחים חשובים, מקבלים אותם בברכה, את הקהילה היהודית מקנדה. ברוכים הבאים. גברתי היושבת-ראש, עם נתונים ומספרים אי-אפשר להתווכח. נותרו שתי דקות. תחשב את זמנך. לא, אבל הם הפריעו לי. כפי שאמרתי, חברי רובי ריבלין, אתה יושב בוועדת כספים ואתה מכיר את הכלכלה הישראלית לפני ולפנים. יחס חוב תוצר, בלי עין הרע, אני מדבר על הירושה. הסתבר שגם הגירעון הוא לא 5.1%; 4.9%; בהתחשב בנסיבות, גירעון סביר, שלוש נקודה, פחות, לגמרי סביר. אגב, חברות דירוג האשראי הבין-לאומיות, חיליק, במהלך 2012, ישבו אתנו וקיבלו את הנתונים ואת הצעדים, והם ידעו על הגירעון,

העלו את דירוג האשראי של ישראל, כשלכל העולם הם מורידים, לישראל הם מעלים. זה תעודת כבוד לכלכלה הישראלית. כמה זמן נותר לי?

מסים מיותרים שהוא לא היה צריך להעלות, גזירות על משפחות אומללות שגם כך היה להן קשה, לא היה צריך לעשות, לדחוק 40,000 ילדים מתחת לקו העוני,

לדחוק משפחות, מאות אלפי משפחות מתחת לקו העוני,

להעלות מסים למעמד הביניים,

לשקר זה חמור מאוד, זה חמור מאוד.

אני דורש משר האוצר יאיר לפיד, לא מחברי מיקי. יש לי בעיה אתו. גם לי אתך. יש לי בעיה אתו, מיקי, יש לי בעיה. שר האוצר צריך להתייצב פה, על הדוכן הזה, ולהישיר מבט אל ד"ר שטייניץ ולבקש ממנו סליחה, ולפני כל הממשלה ולפני כל הבית הזה ולפני עם ישראל, להגיד: סליחה, שיקרתי. זה מה שהוא צריך לעשות, ויפה שעה אחת קודם. לפיכך, אנחנו מבקשים להביע אי-אמון בממשלה, ודאי אחמד טיבי יסכים אתי. אני מקווה שכל חברי לפחות, למעלה מ-61 חברים יצביעו אתי, ואז נוכל להחליף את הממשלה הרעה הזאת.

תודה רבה. תודה רבה, חבר הכנסת יצחק כהן. אנחנו לא בהצעת אי-אמון אלא בהצעה לסדר-היום. ישיב סגן שר האוצר מיקי לוי, בבקשה. אני רק מצר על זה שהוא היחידי מש"ס,

חבל לי לחבוט בו, הוא איש יקר. תהיה מקורי פעם אחת. כל פעם אותן תשובות. אבל רק אל תגיד, שמונה חודשים פה, את זה אני לא מוכן לשמוע. הפעם, אתה יודע, אני מוכן לספוג, ומפאת כבודו של חבר הכנסת כהן, שהוא חבר טוב, אני אשתדל להיות, קצר?

אני לא יכול קצר. גברתי היושבת בראש, חברי חברי הכנסת, באמת, חבל שאתם לבד. שניכם אנשים טובים, באמת, אבל כשקראתי את האי-אמון, ואני אומר, בואו נקרא אותו, חשבתי אם בכלל לענות לכם. אני מבין שכבר אין לכם על מה לכתוב, ואתם מדברים על פייסבוקים ושאר נושאים מוזרים שנמצאים בעולם, אבל לשיטתך, חבר הכנסת כהן, באמת ידידי, וחבל שאני חובט בך. אתה עולה לכאן, ומה שלא כתוב בכלל פתאום מעלה כאן, אבל אני לא אתחמק מתשובה, ואני אענה לך. אנחנו לא מתכוונים להתנצל, כי כל מה שאמרנו הם דברי אמת. הסכת ושמע. יעד הגירעון ב-2013 היה 4.65% מהתמ"ג, והגירעון בפועל היה 3.15% מהתמ"ג. ההפרש הוא כ-1.5% תמ"ג. במונחים שקליים, ושיירשם בפרוטוקול,

אמרתי כל הזמן 40, ועיגלתי כלפי מעלה, ושר האוצר אמר 35 מיליארד, במונחים שקליים יעד הגירעון הוא 33.2 מיליארד שקלים. אלה המספרים האמיתיים. אני מזמין כל אחד לבדוק את זה. גירעון של 33.2. שמעתי גם את השר שטייניץ אומר, מפאת כבודו לא רציתי לענות לו, לא בטלוויזיה ולא מעל גלי האתר, אבל אי-אפשר להישאר אדיש כשאתם מוכרים נתונים שקריים. מי שמוכר את הנתונים השקריים זה אתם, כי בפועל, בפועל, ידידי חבר הכנסת כהן, 4.65% תמ"ג זה המתוכנן, היה 3.15%. סך הכול 33.2 מיליארד שקל גירעון. עכשיו בוא נלמד את כולם, ואתה ישבת במשרד שאני יושב בו היום, למה הירידה הזאת הייתה. לא כי אתם קוסמים, לא כי עשיתם נפלאות ופלאים. שינוי שיטת התמ"ג, שמבוצעת על-ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, השיטה שונתה, ביום שהיא שונתה זה ירד מ-4.65 ל-4.3. רק שינוי השיטה, לא יותר מזה. עסקאות גדולות במשק, שכתוצאה מהן שולם מס חברות בסכום גדול מהצפוי, הביאו לגידול ניכר בהכנסות, כגון מכירת Waze ל"גוגל", גביית רווחים כלואים בסך 4.4 מיליארד שקל, הכנסות ממסים, 6 מיליארד שקל, סך הכול 240 מיליארד במקום 234. זה אומר 6 מיליארד שקל הבדל. לא עשיתם שום נפלאות. השארתם בור גדול. הבור היה 35 מיליארד. הבור היה 35 מיליארד, הוא ירד ל-33 מיליארד שקל בגלל מה שמניתי. שינוי המדידה, גבייה גוברת של מסים, גביית רווחים כלואים, ודבר אחרון חשוב מאוד, הוצאות משרדי הממשלה, מכיוון שלא היה תקציב, היו 1 חלקי 12. חבר הכנסת רובי, אתה הוותיק בינינו, ואתה מבין מה זה אומר, זה אומר שהם לא יכולים להתחייב, הם לא בזבזו כסף, וגם כאן חסכנו הרבה מאוד כסף.

33.2 מיליארד שקל זהו המספר האמיתי, הבור האמיתי שהשארתם, וההפרש בינו לבין 40 המיליארד שטענתי נבע מאותן ארבע סיבות. עכשיו, באמת חבל לי שאתה עלית לכאן, ואני באמת, אתם מדברים על שקיפות, על ידיים נקיות.

אבל מצעד הנחקרים של אותם חברי כנסת שכבר אינם פה, היו מהסיעה שלכם. על כן אני מבקש לדחות את הצעת האי-אמון. תודה רבה. תודה רבה, סגן שר האוצר מיקי לוי. חבר הכנסת יצחק כהן, האם אתה, ועדת הכספים. אנחנו נצביע. מי שמצביע בעד, העברת ההצעה לסדר-היום לוועדת הכספים.

בבקשה להצביע. ההצעה להעביר את הנושא לוועדת הכספים נתקבלה. עשרה בעד, אחד נגד. ההצעה תועבר לדיון בוועדת הכספים. חברי חברי הכנסת, בבקשה תקשיבו רגע. אני רוצה להודיע על הפסקה בדיון. אנחנו נחזור לכאן בדיוק ב-18:00, לד"ר יובל שטייניץ, בשקט מופתי, במקצועיות מדהימה, וברוך השם, איזו ירושה נתנו להם? איזו ירושה העברנו לשר האוצר שבא מ"סינדרום יש עתיד"?

מאבטלה דו-ספרתית לאפס אבטלה כמעט,

הממשלה הקנדי. ברוכים הבאים לכל אורחינו מקנדה.

ברוכים הבאים. חבר הכנסת בועז טופורובסקי בטעות הצביע במקום חברת הכנסת פנינה תמנו-שטה, והוא מבקש להצביע בשם עצמו. תודה רבה. (הישיבה נפסקה בשעה 17:16 ונתחדשה בשעה

שרה נתניהו, שרי הממשלה, ראש האופוזיציה חבר הכנסת יצחק הרצוג ורעייתו הגברת מיכל הרצוג, שופט בית-המשפט העליון חנן מלצר, חברות וחברי הכנסת בהווה

לייצב אותה וגם לשפר אותה. אדוני ראש ממשלת קנדה, זהו כבוד גדול עבורנו לארח אותך כאן, בישראל

אין ספק שמדינת ישראל נמצאת בתוך לבך, ורק משם אתה פועל כדי שהמציאות כאן תהיה טובה יותר. מאז הקמתה, מדינת

65 שנים אחר כך, ודבריו של פירסון מקבלים משנה תוקף ומשמעות.

כל ההסדרים, לבו של העניין הוא הכרה במדינה יהודית בארץ-ישראל. בסיס שהוא תנאי בל יעבור לכל הסדר. אדוני ראש ממשלת קנדה, אני מאמין גדול ב-P2P, אני מאמין גדול ב-people to people,

כל עוד נשמעות התבטאויות אנטישמיות בכלי התקשורת הפלסטיניים, אתה מרעיל את הציבור. ובכיכרות העיר, וכל זה בהנחייתה ובתמיכתה של הרשות,

שאמורה לשמש פרטנר, אומרים סמלים נאציים על הפלסטינים. אין

דרכנו, ומאמינים שעוד נכונו לנו שנים רבות של ידידות כנה ואמיצה. כפי שנאמר בקהלת: "טובים השנַיִם מן האחד אשר יש להם שכר טוב בעמלם. כי אם יִפֹלו האחד יקים את חברו. ואילו האחד שיִפול ואין שני

אתה בחרת לפתוח את הביקור שלך בישראל בתצפית על ירושלים מהר-הזיתים. זוהי אותה ירושלים שהיא בירת הנצח של העם היהודי מאז ימיו של המלך דוד לפני 3,000 שנה. בקהילה הבין-לאומית יש כאלה שמנסים להכחיש

לא

את זכויות האדם, ששומרת על שלטון החוק ושמבטיחה את

הכלל.

אנחנו צריכים להבטיח שלאחר הסדר, מה שיפרוץ מן הקרקע ברמאללה אלה מגדלי מגורים, ולא רקטות וטילים, כפי שקרה וקורה היום בעזה.

אלפי קילומטרים מפרידים בין קנדה השלווה, העצומה בגודלה, לבין ישראל, פחות גדולה.

אני אומר: גדולה מהחיים,

ישראל,

לאיש לא מצאתי ניגוד כלשהו בין השניים. זוהי הרוח המיוחדת של יהודי קנדה, שאני פוגש בה כל פעם שאני מבקר אצלכם. זו קהילה חמה, תוססת, גאה ביהדותה וגאה בקנדה. ראש הממשלה הרפר, ידידי סטיבן,

ערביי ישראל רוצים להיפרד ממדינת ישראל. כולם רוצים להיות כאן, ובצדק. אני מבין אותם. לא בגללך. This is our homeland. חבר הכנסת טיבי, המסר עבר במלואו. לא חייבים גם לומר תודה על זכות דיבור.

לא צריך לומר תודה. עכשיו ראש הממשלה ידבר.

על-ידי פיתוחן של צנטריפוגות חדשות, כך שבבוא היום איראן תוכל לזנק, לזנק בזמן קצר יותר, במסלול אקספרס, בלי להתעכב בתחנת הביניים. בהסדר קבע הקהילה הבין-לאומית

ובך אישית חבר ומנהיג משכמו ומעלה, ששמו יישמר וייזכר בגאווה בתולדות היחסים בין שני עמינו. ברוך בואך לירושלים. Welcome to Jerusalem .Bienvenue à Jérusalem.

בלע ואנטישמיות את דיבת עמנו וכפר שוב ושוב בצדקת הקיום של מדינת ישראל. הוא השמיע את אותן הטענות שחוזרות על עצמן מדור לדור,

בדמות קמפיין שטוף שנאה שבצדו קריאות לחרמות, לנידויים ולסנקציות כלפי מדינת

והתריס כלפי טוינבי עמיתו, "האם אינך סבור שכל היסודות האלה מניחים בסיס לאפשרות שתשתנה דעתך עלינו מהמונח 'שריד מאובן'?" אורחנו

ומנהיגים קנדים הוא מעבר להיבט האישי. הוא ביטוי של ידידות עמוקה עם מדינתך,

מדינה שקלטה רבבות מבני עמנו שנמלטו מסבל ורדיפה ומשואה. לא בכדי נלווים אליך מנהיגיה של הקהילה היהודית מרחבי קנדה, מדינה שהייתה לצד מדינת ישראל משחר קיומה, מדינה שקשרינו אתה אמיצים, פתוחים וידידותיים.

בעוני ולחיזוק מעמד הביניים. אנחנו מאמינים בצורך החיוני להיפרד מן הפלסטינים תוך שמירה על ביטחון ישראל. זאת אומרת שעמדתנו היא שמוכרחה לקום

על בסיס קווי 1967,

והיוצר הנערץ בן עמך, הקנדי, ובן העם היהודי, ליאונרד כהן, בשירו המיוחד "המנון": "אה, המלחמות/ יילחמו אותן שוב/ היונה הקדושה/ היא תיתפס שוב/ תירכש ותימכר/ ותיקנה שוב/ היונה

יושב-ראש האופוזיציה, שופט בית-המשפט העליון, גבירותי ורבותי,

ותודה רבה על ההזמנה לבקר בארץ הנהדרת הזאת, במיוחד ההזדמנות לדבר בכנסת. זה בהחלט כבוד גדול.

רק מגרד את השטח מבחינת האפשרויות הכלכליות בינינו, ואני הייתי שמח לראות העמקה של הקשר הכלכלי הזה. מבחינה צבאית אנחנו חולקים

מבינים שלתמוך בישראל זה הדבר הנכון, מכיוון שלאחר דורות של רדיפות היהודים זכאים למדינה משל עצמם, זכאים לחיות בשלום ובביטחון במדינה שלהם.

כפיים) אני רוצה לחזור על הדבר הבא: קנדה תומכת בישראל כיוון שזה נכון לעשות זאת. (מחיאות

שנכון באופן עקרוני, ולא משנה אם זה נוח או פופולרי. אבל אני עדיין טוען, וכפי שאתה יודע, אדוני ראש הממשלה,

שהתמיכה במדינת ישראל, המדינה היהודית, יותר משהיא ציווי מוסרי היא עניין של חשיבות אסטרטגית, עניין של אינטרס לטווח ארוך מבחינתנו.

בכל אחד מימי קיומה, ה-11 בספטמבר בהחלט הראה לנו שהם מאיימים על כולנו. ולכן יש לנו אפשרות, או לעמוד על האינטרסים ועל הערכים שלנו בישראל, על קיומה של מדינה יהודית חופשית ודמוקרטית,

המדינה הפלסטינית באומות המאוחדות, אלא תהיה הראשונה. לצערי, לא הגענו לזמן הזה, אבל הנקודה הזאת בזמן חייבת להגיע. ואני רוצה לומר לכם

הנקודה השלישית, אנחנו מסרבים לבודד את ישראל כמושא לביקורת. עם מדינה אחת יהודית, קל מאוד לבודד את ישראל, להפוך אותה מושא

אבל דבר כזה אינו מעיד על גישה מאוזנת כלל וגם לא על גישה מתוחכמת. בפשטות, מדובר פה בחולשה, בטעות מוחלטת. (מחיאות כפיים) לרוע המזל,

היחידה של היהודים בבעיות המזרח התיכון. בעבר החרימו,

עסקים מסחריים בישראל. יש קמפוסים שבהם יש טיעונים נגד מדיניות ישראל, והם מסתירים את

על ממשלת ישראל, על המדיניות, אינה דווקא אנטישמית, אבל איך אנחנו יכולים לכנות ביקורת שבאופן סלקטיבי מגנה רק את מדינת ישראל, אינה מכירה בזכות מדינת ישראל להגן על

מדינות מערביות אחרות מתמודדות אתם. אתם פשוט קרובים יותר אליהם. מובן שאין אומה מושלמת, אבל הקיום של ישראל או המדיניות של ישראל אינם אחראים לחוסר היציבות במזרח התיכון כיום.

יש

שכל צעד דיפלומטי צריך להינקט כדי

לכן אנחנו בהחלט מעריכים את המאמצים של חמש החברות הקבועות של מועצת הביטחון וגרמניה. קנדה תעריך את ההצלחה של הגישה הזאת לא על בסיס המילים, אלא על בסיס יישום ווידוא של המעשים. אנחנו מקווים

מדינת סטרט-אפ מובילה. אתם השתמשתם בזיכרון שלכם על מוות ורדיפות כדי לבנות חברה

לפעמים אתם מוכנים לשחרר אלפי טרוריסטים כדי להציל אחד

מעלתו, מר סטיבן

ראש ממשלת קנדה, כפי שאמרתי לך, בבית הזה אתה לא ידיד ולא אורח,

כי אצלנו רק לבני משפחה קוראים קריאות ביניים. לא עושים את

עם חברת הכנסת תמר זנדברג. אני עוברת לנושא הבא:

הצעת חוק טיפול בחולי נפש (תיקון מס' 8), התשע"ב 2012. בבקשה, סגן השר אופיר אקוניס.

יושב-ראש ועדת הכספים ניסן סלומינסקי,

בקשות רשות דיבור. גברתי היושבת-ראש, אדוני השר, חברי חברי הכנסת, שוב,

שהממשלה הולכת לקראת הציבור הרחב, ובעיקר

ההפרשה תעלה, ב-0.5%, מ-6.5% ל-7%, ב-2014,

רק ב-0.25%, מ-6.5% ל-6.45%, כלומר הטבה של 450 מיליון שקל. ב-2015,

תתבצע העלאה של 0.5%, וב-2016 זה יעלה בעוד 0.25%. זה המתווה. המעשה הזה, כלומר ההטבה הזאת, צריכים

נכון שהיו הרבה לבטים, מאחר שיש כאן אולי פגיעה בנושא של הביטוח הלאומי, שיקבל פחות, אבל בסופו של דבר כל חברי הוועדה באמת הצביעו

בלעדיהם לא הייתי עושה את זה: לרועי וולף,

וכמובן לצוות המסור,

לליאת קרפטי, לאורית ארז, לאילנה, ולדובר המסור שלנו אייל קציר. תודה רבה. תודה, חבר הכנסת

וכל מיני תשלומים אחרים לאנשים כאשר הם יצטרכו, אם יצטרכו זאת מכורח שנכפה עליהם בשל איזושהי תאונה, או יצטרכו זאת בימים שבהם הם לא יעבדו, יצאו לפנסיה,

בכנסת, כפי שאני עושה זאת היום,

עד גיל 70 בהסכמה, ומתוך כך שהכנסת קבעה זאת, אני לא קיבלתי את אותה

והאחראים לדורות הבאים, כדי לשמור על איתנותו של הביטוח הלאומי,

כך שלא רק דב חנין, כשיגיע לגיל 67, אני מקווה שגם אז הוא יוכל לוותר על

נוכח, חבר הכנסת אראל מרגלית, אינו נוכח, חבר הכנסת איציק שמולי, אינו נוכח,

חברת הכנסת מיכל בירן, אינה נוכחת.

אמרתי: זה לא נכון.

אמרתם: לא, אתם אישרתם גירעון ויש חור תקציבי, ולכן צריך לפגוע בכל מה שזז,

ביניים ושכבות חלשות, כאלה שמשתכרים 5,300 שקל או 5,200 שקל,

גם למעסיק של אותו אדם, שתהיה לו עבודה. גם למעסיק. אבל קודם כול תטפל בשכבות החלשות שפגעת בהן, תטפל במעמד הביניים שפגעת בו, תחזיר להם את

מס הכנסה בין אלה שמשתכרים 100,000 שקל בחודש לבין אלה שמשתכרים 10,000 שקל בחודש. אתם לא עושים הבחנה, בגלל שאתם ממשלה רעה, אתם ממשלה ללא לב, אתם ממשלה שלא אכפת לכם ממעמד

כשישבו,

או שהם הרוויחו מהעלאת מס ערך מוסף? מי נפגע

האנשים שהם הכי חלשים, שמשלמים הכי הרבה מס עקיף, ואצלם עלו מצרכי היסוד. רק עכשיו התבשרנו שהתחבורה הציבורית עלתה ב-5%. מי המשתמשים בתחבורה הציבורית,

יסבלו אלה שצריכים להגיע לביטוח לאומי או בימי זיקנתם, שיהיו בעוד כמה שנים, או כבר עכשיו. אדוני יושב-ראש ועדת הכספים, כבר עכשיו יקשיחו.

הביטוח הלאומי יקשיח שוב את מתן הקצבאות והגמלאות וכל מה שהוא נותן, כדי שהוא

כאן, אני דווקא אדבר מתחום הדיור, כי אני ראיתי מסמך, שלא פחות ולא יותר, בחומש האחרון,

הכנסות מינהל מקרקעי ישראל שהועברו לאוצר הן לא פחות מקרוב ל-40 מיליארד שקל, כמעט 40 מיליארד

-העלמין הנפלא? אפילו ברושים אין שם, בבית-העלמין הזה, אפילו לא עצי נוי. אבל מה, בניינים על מנת שלא יזלגו חרדים מבני-ברק לרמת-גן. אז הנה הפתרון, בניינים של 25 קומות. איזה חרדי יכול לבוא לגור שם? מה, אין

זה עוד היה לפני 25 שנה, כשהביטוח הלאומי עוד היה קדוש, ואף אחד לא העז לעשות כדבר הזה, וראו ב"דברי הכנסת" איזה דברי מחאה על כך שהאוצר הולך ומממן את התקציב שלו מהביטוח הלאומי, שזה מיועד לפנסיונרים, למשפחות שנזקקות לכך. אבל הדבר הזה

נסי יציאת מצרים ובא והתקרב לישראל, ונאמר "ויבא עמלק". עמלק גם שמע, ובא להילחם

תובנות שכדאי שכל יהודי בארץ-ישראל יבין. הוא שאל שאלה: למה יש

יש על הציבור החרדי במדינת ישראל, ואנחנו שואלים את עצמנו: למה רק הציבור החרדי מסתכלים עליו

התשובה היא:

ואני שומע שבשעות אלה יש רקטות על העיר אילת,

אבל מדינה שאזרחיה עניים והמסים שמוטלים על המזון, על הדיור ועל כל הוצאות המחיה הם גבוהים כמו במדינות עשירות,

לכן, הביטוח לאומי היה

אתה מפריע ליושב-ראש להקשיב לי. אני מקשיב למה שאתה אומר וגם נותן הסברים. אני בטוח,

שלא היית חלק בהחלטה הזאת אלא רק לאחר שהיא הוחלטה. היית חלק בביצוע שלה. זה דבר אופייני מאוד לממשלה הזאת, לעשות דברים ולהשאיר את העתיד לוט בערפל.